חברי הכנסת, בוקר טוב.

היום יום שלישי, כ"א באב התש"ף, 11 באוגוסט 2020. מספר נושאים על סדר-היום, כפי שקיבלתם אותם. הנושא הראשון על הסדר-היום הוא: הקמת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. סעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985 וסעיף 110(א) לתקנון הכ נסת קובעים כי יש להקים ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים בנושא תקציב הכנסת. לאחר שיח בין ראשי הסיעות מהקואליציה ומהאופוזיציה, נציג מרכז האופוזיציה, אנחנו מבקשים להביא הצעה להקמת ועדה משותפת שתהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת הכנסת יכהנו איתן גינזבורג יהיה יושב-ראש הוועדה, אוסנת הילה מארק, מיכאל מלכיאלי, בועז טופורובסקי ומתן כהנא, ומטעם ועדת הכספים יכהנו חברי הכנסת ניר ברקת, קטי קטרין שטרית, משה גפני, אחמד טיבי ואנטאנס שחאדה. ההרכב הזה נעשה בהתייעצות עם יושב-ראש ועדת הכספים,

וזו הצעה לגבי הוועדה הזאת. אז, בבקשה, האם מישהו רוצה להתייחס? מישהו רוצה להתייחס? אין?

אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הרכב הוועדה? ירים את ידו. פה-אחד.

ההרכב של הוועדה המשותפת הזאת אושר. אנחנו נעבור לסעיף ב': הקמת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים. בהתאם לחוק הנ"ל, גם נדרש מאיתנו להקים ועדה משותפת שבה יכהנו תשעה חברים, שלושה מכל ועדה. וההרכב שמוצע הוא כזה: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יעקב אשר, שיהיה יושב-ראש הוועדה, עופר כסיף וניצן הורוביץ, מטעם ועדת הפנים חוה אתי עטייה, משה ארבל ויוליה מלינובסקי, ומטעם ועדת המדע אריאל קלנר, עינב קאבלה וסונדוס סאלח. מישהו רוצה להתייחס? יודגש שהוועדה תפקח על חלקים שונים של יישום החוק ואישור של תקנות וצווים לפיו. יושב-ראש הוועדה יהיה יעקב אשר. נעבור להצבעה.

הוועדה אושרה. סעיף שלישי על סדר-היום: בקשת חבר הכנסת צבי האוזר להקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון, התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב) לפני הקריאה הטרומית. חבר הכנסת האוזר, לכבוד הוא לנו שאתה כאן. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך.

ידוע לכולם המצב החוקי דהיום, שבו מיום הקמת הממשלה, בחלוף 100 ימים - - מיום כינונה. - - מהקמת הממשלה, במידה שלא נעביר

הכנסת מתפזרת באופן אוטומטי. בהינתן המצב המיוחד שבו אנו מתמודדים עם אתגר, או הייתי אומר, מדינת ישראל מתמודדת עם משבר לאומי, יש למשבר הזה השלכות ארוכות טווח שיצרו אי-ודאות כלכלית מובהקת. נדמה לי שישראל נמצאת בפני סיטואציה כלכלית שהיא מעולם לא עמדה בפניה. מצב המיוחד הזה, חסר התקדים, מצריך מסגרת זמנים שונה לשם גיבוש תקציב המדינה. כך אנחנו גם למדים ממה שמתקיים ומתרגש בפנינו. יש ויכוח בין חלקי הקואליציה מהי הדרך הנכונה, הדרך הכלכלית הנכונה, להתמודד עם אותו אתגר דרמטי שפוגע באיתנות משקי הבית וביציבות הכלכלית שלנו. נכון לעכשיו עושה רושם שחלקי הקואליציה לא הגיעו לידי גמירות דעת. הייתי אומר בצורה קצת לא מחויכת או מחויכת מרירה, שכולם צודקים בעיני עצמם. רק לא מדברים האחד עם השני. הקברניטים מישירים מבט לציבור והציבור ישפיל את פניו, וניקח את ישראל לחצי שנה נוספת של חדלות עשייה, חדלות פירעון. נדמה לי שהדבר הוא בלתי נתפס, בלתי ייעשה. הוא עוול ציבורי הגדול מכל העומד לפנינו להוציא עכשיו את המערכת לסבב בחירות. ולכן אני הנחתי את הצעת החוק האמורה שנותנת זמן נוסף, כ-100 ימים, למערכת הפוליטית, לקואליציה לבוא בדברים ולגבש את הדרך הנכונה להתמודד עם האירוע הכלכלי ולהגיש את תקציב המדינה, מכיוון שהזמן אמור לפקוע ב-24 באוגוסט בחצות, נדמה לי.

ולכן יש את הצורך לפטור מחובת הנחה את הצעת החוק הזאת. זה הפתרון שייתן זמן להגיע לגמירות דעת ולהבנה. הרי כל פתרון אחר לא יוכל לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים עכשיו בחוק, 24 לחודש. ולכן הבקשה שלי היא - - להקדים את דיון. נכון. - - להקדים את זה.

להניח את החוק לקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב.

נפתח את הנושא לדיון. בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. בואו נעמיד את הדברים כי ,

יש אנשים שצופים ואנשים שמאזינים לנו - - - באינסטגרם. שלוש דקות לרשותך. באינסטגרם לא. הדיון בשידור בערוץ 99. כולם על פני המסך. מה שעכשיו קורה זה לא באמת משהו לטובת המדינה. יש שני אנשים, ראש הממשלה והחליפי, שכמו שהוקמה הממשלה הזו בחטא, בשינוי חוקי יסוד מעכשיו לעכשיו עם כל ההקדמות דיונים כמו הקדמות האלה, הכול נעשה בחטא ומהיר, אז עכשיו קרה מה שכל הזמן אמרנו שיקרה. זה לא שיש איזושהי בעיה וחוסר הסכמה על איך מתנהלים עם המדינה. יש שני אנשים שלא מדברים אחד עם השני. נותנים אולטימטום בתקשורת אחד לשני, שולחים אנשים לדבר בשמם עם אחרים אבל לא אחד עם השני. ובמקום שבתקופת משבר הכי גדול שהיה בתולדות מדינת ישראל ואחד מהמשברים העולמיים הקשים ביותר, המנהיגים של מדינת ישראל, ואני אומר את זה בצער, למרות שאני באופוזיציה, ישבו וידברו אחד עם השני ויגיעו להסכמות, בואו נלך עם התיזה השקרית הזאת שיש הבדל בהשקפת עולם אני חושב שאין הבדל בהשקפת עולם, יש רק הבדל באחד שרוצה לשמור על הכיסא ואחד רוצה לוודא שהוא לא ישמור על הכיסא, אבל איכשהו שניהם אמורים לנהל מדינה אבל בואו נלך עם זה. אז ישבו שני האנשים שאמורים להיות אחראים ויש להם אחריות על גורל מדינת ישראל עכשיו, ויקבלו ביניהם החלטה. אבל הם לא עושים את זה. האחד אומר כי צריך להיות תקציב דו-שנתי, כדי שהוא יוכל לעשות את הרוטציה. השני אומר, למרות שהוא אמר בעבר שצריך תקציב דו-שנתי, כי צריך להיות חד-שנתי בשביל להציל את מדינת ישראל. מה עכשיו מביאים לנו הצעה? ואני לא בא בטענות יש לי טענות לצביקה אבל אני לא בא אליו בטענות. הוא מנסה לשמר את הקואליציה. מה באים עכשיו בהצעה? בואו נדחה את החלטה בשלושה חודשים,

עכשיו, מה זה אומר ל-100 ימים? לאותו אחד שאומר שחייבים תקציב מייד, זה אומר: רגע, לא יהיה תקציב מייד, יהיה עוד שלושה חודשים. איפה ההיגיון? הוא היה מוכן ללכת לבחירות הרי על זה, בגלל טובת המדינה כביכול. אז עכשיו לדחות את זה בשלושה חודשים. לא יהיה תקציב בחיים, לא דו-שנתי ולא חד-שנתי, זה בסדר.

שבא ואמר: חייבים עכשיו תקציב דו-שנתי, כדי שעכשיו נדע איך אנחנו מתמודדים שנה וחצי קדימה, הוא גם מקבל את זה.

מישהו יכול להסביר שזה טובת המדינה?

בועז, אני אסביר תכף.

אתה תסביר בזמנך.

מישהו יכול להסביר שזה לטובת המדינה?

- - - חבר הכנסת פינדרוס, בוקר טוב. תודה רבה שהצטרפת. אנחנו מדברים ברשות דיבור ועכשיו תורו של חבר הכנסת טופורובסקי.

בבקשה.

זה לא אומר שאני מבטיח לא להפריע בהמשך.

פשוט נכנס, חוזר לעניינים, מה שנקרא.

בעצם יש כאן, ואני לא חושב שיש מישהו, אזרח במדינת ישראל בשום מקום במדינה שבא ובאמת מאמין שטובת המדינה עומדת אל מול החלטה הזאת. יש כאן ניסיון למשוך זמן בשביל ששני אנשים יתבגרו, ייקחו אחריות, ינהלו את עצמם באחריות ויגיעו להחלטות לטובת המדינה בתקווה שאולי זה יסתדר.

מי שמשלם את המחיר זה מדינת ישראל, זה אזרחי ישראל, זה גם הדורות הבאים. כי עשיו ה-100 מיליארד, כל החלטות האלה שמתקבלות בלי איזו מחשבה, בלי להבין איך זה הולך, בלי להבין מי יממן את זה, האלה החלטות שאנחנו נצטרך לממן איזה דור קדימה.

דור קדימה. אז אתה נגד לעזור לעצמאים ולמובטלים, בועז? אני מבקש, בשביל החלטה, כי אנחנו כאן בסופו של דבר צריכים להצביע, לא יכולים לקבל החלטה שיש לה השלכות כל כך הרסניות או כל כך מהותיות, למי שיטען שזה לא הרסני למדינת ישראל. כך בהליך מהיר, בלי התהליך רציני של כנסת ישראל. ושוב אנחנו מגיעים למצב שבו עושים צחוק מהמקום הזה שנקרא כנסת ישראל.

אני מבקש מחברי הוועדה לא לתת לזה יד.

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, בבקשה.

כבוד יושב-ראש הוועדה, אני שומעת ולא מאמינה. פשוט לשמוע ולא להאמין למידת הניתוק מעצם העלאת ההצעה של: ואללה, נכשלנו, תנו לנו צ'אנס נוסף, תנו לנו 100 ימים נוספים. חברים, תתעשתו, תתעוררו. לא ככה מנהלים מדינה. היה לכם מספיק זמן. עמדו לרשותכם 100 ימים לגבש את ההסכם הזה ולהביא תקציב אתמול. אתם באים ואומרים: ואללה,

תנו לנו עוד זמן. איך אתם יכולים להרשות לעצמכם? מה מידת הניתוק? מה מידת חוסר המודעות העצמית שיכולה להיות למנהיגות,

לממשלה פריטטית שאמורה לתפקד והיא לא מתפקדת להגיד: ואללה, נכשלנו? יש מחדל. בואו נקבע את המחדל. בואו נקבע את הקיפאון הזה. בואו נשמר את המחדל הזה ואת הכישלון הזה. חברים, אנשים צופים בכם בבית. יש אזרחים שאין להם מה לאכול, מקררים ריקים, מפוטרים,

עסקים קטנים. במקום שתספקו תקציבים, במקום שתיתנו מענה, אתם אומרים: ואללה, תנו לנו זמן, בינתיים, בואו נבדוק את השיקולים האישיים והפוליטיים והצרים של כל אחד בתוף הפריטטיות הבלתי ניתנת להבנה הזאת, ואם נצליח,

אז נצא ב-25 בנובמבר לבחירות. תתעוררו, חברים. זה בלתי ניתן להבנה בכלל שאתם מעלים בקשה חצופה כזו. אתם ממשלה. תתנהגו כממשלה. תתנהגו כמנהיגים. תבינו את האחריות שלכם. אתם מדברים על הסכמים שלא מכובדים.

כשאתם לא מכבדים את הסכמים שלכם, את החוזה הבלתי כתוב שלכם עם האזרחים, את החזון שלכם, את המצע שלכם, את התפיסה שלכם למהות המנהיגות, למהות התפקיד שלכם כנבחרי ציבור, אז לא פלא שאתם בכלל באים ומציעים דבר כזה ומצפים מאיתנו לתמוך. אסור לתמוך בדבר כזה. נכשלתם, קחו אחריות. תגידי, מתי בדיוק באת לוועדה - - - שלמה קרעי, אתה ביקשת רשות דיבור?

- - - חבר הכנסת קרעי, אתה ביקשת רשות דיבור? אני לא אתן לך לדבר.

אז אל תפריע לי, בבקשה. לא ביקשתי את ההתייחסות שלך. אני יודעת בדיוק על מה אני מדברת. תתעשתו על עצמכם. תתנהגו כממשלה. קחו אחריות על המדינה הזו, כי אחרת אתם תשלמו פה מחירים. האזרחים מודעים לכל המשחקים שלכם, לכל השיקולים, לפריזמה הצרה הזו של מה יתאים ל-X ומה Y יענה ואמירות נכונות לשעתן. חברים, לא כך מנהלים מדינה. לא כך בונים מדינה. נכשלתם ב-100 ימים. תיקחו אחריות. אף אחד לא יכול לבוא ולתת לכם צ'אנס נוסף. היו לכם מספיק צ'אנסים לספק פתרונות, ונכשלתם בזה. תודה רבה. אני באמת התרשמתי ממה שאמרת. אבל אני לא מבין את הפתרון.

זו האחריות? זה לא הפתרון. הפתרון הוא שתביאו תקציב עכשיו. זה הפתרון.

אף אחד לא רוצה בחירות. כמי שמכירה טוב את הבית הזה, אני מקווה, את יודעת שאין שום אפשרות, אפילו טכנית, להעביר תקציב בכנסת במשך שבוע וחצי. אז תשאלו את עצמכם: למה נכנסתם למצב כזה? למה הגעתם למצב הזה?

הבנו וחזינו וראינו שזו התוצאה. למה נכנסתם לדבר הזה? ע'דיר, אבל אחרי ששאלנו את עצמנו וענינו לעצמנו, מה התוצאה? בחירות? זה מה שאת מציעה? התוצאה פתרון. התוצאה פתרון. תספקו פתרון. תעבירו תקציב. איתן - - - עוד 100 ימים תגיעו לכאן, תגידו: לא עשינו כלום. חברי הכנסת - - - זו התוצאה. זה שאתם נכשלים להעביר תקציב. כשאני שומע "לא", אני רוצה לדעת ממך מה "כן". אני עניתי לך מה כן. אדוני יושב-ראש הוועדה, מה כן. פתרון, תקציב. זה כל כך פשוט. זה שאתם לא מצליחים לגבש תקציב, זה המחדל שלכם. בשביל להעביר תקציב, צריך עוד זמן. כן, בבקשה, חבר הכנסת הלוי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני קודם כול רוצה לתקן את חבר הכנסת בועז.

חבר הכנסת בועז. אהלן, מה קורה? תהיתי לעצמי בדרך מה אני יכול להוסיף כאן לדיון. ואני רוצה לומר את הדבר הבא: קודם כול, רק לתקן אותך, שאנחנו לא מדברים על שלושה חודשים. מדברים על שבועיים-שלושה הקרובים, כמו שאמר ידידי חבר הכנסת האוזר, עד ה-24 לחודש, במטרה להגיע למתווה מוסכם. ואני רוצה לומר את הדבר,

העיקרי שצריך להיות כאן בדיון - - - אבל הצעת החוק היא לדחיית התקציב?

חבר כנסת טופורובסקי, אני הגנתי על זכותך. הצעת החוק הפורמלית היא בהחלט לדחות את זה לנובמבר. המטרה היא שנאשר את הצעת החוק בשבועיים הקרובים, בהנחה שבשבועיים האלה אכן יימצא פתרון. ואני רוצה לומר את הדבר, שבעיניי, המובן מאליו. בניגוד לדברים שנאמרו כאן, אני חושב שכן טובת המדינה, אולי זה נשמע נאיבי לחלק מכם, נמצאת כאן על השולחן. והדבר העיקרי בהקשר של טובת המדינה הוא שאי-אפשר, אי-אפשר לאשר במצב הזה תקציב דו-שנתי. ואני אסביר. וכל מי שעבד בממשלה יודע מה זה תקציב מדינה, יודע שזה דבר בלתי אפשרי. כי אני חושב שאין אף אחד בחדר כאן שיודע לומר לציבור אם אנחנו נצטרך במהלך 2021 ללוות עוד 100 מיליארד שקל או להתחיל שיקום. איזה תקציב יהיה תקציב 2021? זה יהיה תקציב חירום, כמו עכשיו? או שזה יהיה תקציב שיקום? אנחנו נצטרך להוציא עוד מיליארדים למיליון מובטלים נוספים? או שאנחנו נצטרך - - - אם נלך לבחירות, תהיה הוצאה מסוימת.

יהיה גם תקציב - - - נכון. אבל לא תהיה החלטה עכשיו שהיא,

פשוט חוסר אחריות ציבורית, למי שמבין בתקציבי מדינה, למי שיודע מה זה שלטון. לא יכול להיות שאנחנו היום, באוגוסט 2020, נאשר תקציב כשאין לנו שום מושג לא על זמן החיסון, לא על כמות המובטלים,

איזה שיקום נצטרך לעשות וננעל מיליארדים לא מיליארד שהולך לבחירות ננעל עשרות מיליארדים. זה פשוט בלתי אפשרי. במצב של אי יציבות,

כשיש ספינה בים והמצב לא יציב, אסור לקבע את המפרשים. דווקא צריך לשמר אותם דינמיים ופתוחים. ולכן השאלה הזאת היא באמת, כמו שאמרת חבר הכנסת מהאופוזיציה, היא בהחלט שאלה מאוד חשובה למדינה ולמיליון אזרחים. אני מנצל את הבמה הזאת, ואני מצפה מבני גנץ, מאנשי כחול לבן, אני חושב שרבים מצפים, שהם יעשו בדיוק את מה נוסח, אגב, שזה בבסיס ההסכם. הוא ניסח את זה מצוין בני גנץ, כשהוא אמר: ישראל לפני הכול. ואני חושב שהשיקול המרכזי מבחינה כלכלית, ואני שוחחתי עם לא מעט אנשים בשבוע האחרון, ואני לא חושב שזה שנוי במחלוקת, הוא לאשר תקציב חד-שנתי, לשים את החשבונות הפוליטיים והאישיים, אני לא אומר שהם בלתי קיים - - תודה. - - לשים אותם בצד ולאשר. ככה מנהגת מפלגת שלטון. זה נכון, שיש בינינו מתחים. המתחים האלו אפשר להביא אותם לידי רגיעה - - תודה. - - בהנחה שאנחנו שמים את ישראל לפני הכול. זה הדבר העיקרי.

יושב-ראש הוועדה מסכים איתו? ולכן אני בעד לתמוך בהצעה של חבר הכנסת האוזר. כן, חבר הכנסת קושניר. אני רשום אצלך, איתן, יושב-ראש?

אני שמח ששלמה קרעי ידבר אחריי, כי אז הוא יצטרך לסתור את כל מה שאני אגיד לו. אתה רוצה שנתחלף?

אני שמח שכך. אני חושב שצריך להגיד ביושר שיש שתי סיבות שבגללן נתניהו החליט ללכת לבחירות. אחת היא סיבה אישית; והשנייה היא סיבה פופוליסטית. ואגב, שתיהן מתנקזות לאותו תאריך. זה חייב להיות לפני ינואר. הסיבה האישית שבינואר מתחיל המשפט. ואז הוא נכנס לבעיה של להגיע בתי המשפט.

מי אמר את זה?

להגיע לבתי המשפט במצב שהוא יכול להיות שיגיע להיות ראש ממשלה חליפי ואז אולי בג"ץ יפסול אותו מלהיות ראש ממשלה חליפי. הבעיה השנייה היא בעיה פופוליסטית.

כי עכשיו הוא זורק מיליארדים של כסף על הציבור בלי שום בקרה ובלי שום הבחנה. גם אתם - - - אתה ישבת בוועדת הכספים. איך אתה אומר בלי בקרה? - - - חבר הכנסת כץ.

אבל אתה ישבת בוועדת הכספים. חבר הכנסת כץ. כל פעם שמישהו אחר אומר את האמת, אתם מתחילים להפריע. חבר הכנסת כץ.

לא, לא, לא. אני מצטער. חבר הכנסת כץ, אתה רוצה לדבר? אם אתה רוצה לדבר - - - - - - אם אתה רוצה לדבר, אני אתן לך לדבר. אבל בזמן שאני אתן לך לדבר.

ואתמול ראינו דוגמה מצוינת.

אתה לא צריך להסביר. לא ביקשו ממך להסביר. עכשיו הוא מסביר את הדברים שלו. לא צריך להסביר. אז אתמול ראינו דוגמה מצוינת לזריקת כסף ללא בקרה ובאופן לא יעיל. כאשר שיש לו בעובר ושב 1.8 מיליון שקל, קיבל 750 שקל ואמר: תודה לראש הממשלה. והדוברים שלו היו מספיק חכמים כדי לפרסם את זה.

ראינו את היעילות של התוכניות של ראש הממשלה. עכשיו, למה הוא עושה את זה? זה עדיף מלפרסם מכון כושר, אחד רזה, אחד לא. תודה, אופיר, שאתה עוזר לי לדבר. אז למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי הוא רוצה עכשיו לזרוק את הכסף על הציבור, כי הוא צולל בסקרים. ולכן הוא רוצה בחירות בינואר. אבל הוא גם רוצה לא לשלם על הכסף הזה שהוא מוציא, כי הוא מבין שהחשבוניות יגיעו רק בינואר.

הוא רוצה בחירות לפני.

חבר הכנסת האוזר מנסה לקדם חוק - - - יש מגבלה של שטויות? די, נו. יש מגבלה, כן.

- - - ואם נתחיל להגביל את זה, אני לא בטוח מי יתחרה במי. אני מציע שתאפשרו לחבר הכנסת קושניר להביע את עמדתו. ואני מתחייב וגם הוא מתחייב שזו עמדתו האישית. - - להציע לזה הצעה - - - כן, בבקשה, אלכס. לגבי המגבלה של שטויות, אני חייב להגיד שבקואליציה זה כבר מזמן לא קיים. המגבלה הזאת ירדה גם באופן סיעתי וגם בכלל. שטויות זה תוכנית עבודה אצלם. עכשיו, החוק הזה שאתם רוצים לעשות, הרי נתניהו הסכים עליו רק מסיבה אחת. צביקה, הוא רוצה לצלוח את יום רביעי, כדי שכחול לבן לא יצביעו על החוק שיש עתיד מעלים בנושא של ראש ממשלה תחת כתב אישום. הרי הוא עשה לכם את התרגיל כבר באפריל פעם אחת. הוא יעשה לכם את זה עוד פעם.

תבינו, נתניהו רוצה בחירות.

אין משהו אחר.

למה הוא הסכים רק לקריאה טרומית? למה הוא לא הסכים להעביר את החוק בשלוש קריאות? חשבתם על זה? אז מה אתם מנסים לעשות עכשיו? שניכם משחקים משחקים של מי אשם? מי ייקח אותנו לבחירות? גם אתם אשמים וגם הוא אשם. יש לכם עד 24 באוגוסט להעביר את התקציב, תבקשו שבועיים, תבקשו שלושה. מה אתם מבקשים 100 ימים? אתם יודעים מה זה 100 ימים? כמה תוכניות נסגרות? כמה אנשים מפוטרים? אתם מבינים מה אתם עושים? בגלל השטויות שלכם, אפרופו מגבלת שטויות.

אז תקבעו לכם עשרה ימים נוספים, שבועיים נוספים ותעבירו את התקציב. הרי מה המשמעות של 100 יום? חבר הכנסת קושניר, אין מניעה להעביר תקציב בשבועיים גם אם החוק קובע 100 יום.

המשמעות של זה היא שתקציב 2020 לא קיים. אתה צריך להעביר את התקציב ביום ה-100.

מי שמדבר פה על תקציב חד-שנתי ודו-שנתי, ואדוני חבר הכנסת עמית, אני הייתי מנכ"ל משרד ממשלתי.

ואני יכול להגיד לך שתקציב 2020 זה תקציב תוצאתי.

כל משרד שרוצה להתחייב לשנה הבאה חייב שיהיה לו כסף לחתום על חוזה עם הספקים. אז זה לא רק שאתה משתק את הממשלה. אתה גם משתק את המשק. כי שום משרד לא יכול לחתום עם אף אחד על שום תקציב. ולכן אתם עובדים על חברים באחיזת עיניים.

ומה שאתם רוצים לעשות זה לגרור עוד ועוד את המדינה לתהום.

רק בגלל שראש הממשלה שלכם החליט שהוא לוקח אותנו לבחירות,

מאמינים לו עוד פעם.

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. הם מאמינים לו.

אני רוצה להסכים עם כל מילה שאמר חברי חבר הכנסת עמית הלוי וברכות על ההופעה הראשונה שלו כאן בוועדה. מעבר לבעיות השלטוניות של תחזיות ארוכות טווח לשנה וחצי בעת משבר, כשאנחנו לא יודעים מה יהיה בחודש הבא וכל חודש יש תוכנית כלכלית חדשה, יש גם שנת הלימודים שעוד שלושה שבועות צריכה להיפתח. ואם עכשיו אנחנו נשב ונתכנן תקציב דו- שנתי ועד שהוא יעבור בוועדת הכספים ובכנסת - - אז למה התעקשתם על תקציב דו-שנתי בהסכם?

תוכנית קרב שמפגינים, ואנחנו רוצים להציל אותה - - לא שמעת מה שביבי כבר אמר? אף אחד לא יודע - - - - - ותוכניות רבות אחרות לא ייפתחו בתחילת שנת הלימודים. אף אחד לא ידע שהמשפט ייקבע לינואר. שמעתי את בועז ואת ע'דיר ואת נציג ליברמן שמתלוננים, מגישים תוכניות כלכליות, עוזרים לעצמאים ומובטלים. מה אתם עוזרים לעצמאים ולמובטלים? אתם נגד העצמאים והמובטלים? אני מנסה להבין. איך הבנת? איך הבנת שאנחנו נגד?

אתה נראה לי אדם לא עם קשיי הבנה. איך הבנת שאנחנו נגד עצמאים? תודה, חברת הכנסת ע'דיר. את מדברת על אנשים שאין להם מה לאכול. מתי בדיוק הגעת לוועדת הכספים וניסית לעזור לאיזו קבוצת אוכלוסייה שבעיניך - - - תהיה בטוח שקצת יותר ממך. אני מתעסקת עם דברים קצת יותר מהותיים ממך.

אני לפחות לא יס-מנית, שלמה קרעי. מתי בדיוק היית שם וניסית להעלות קבוצת אוכלוסייה ואמרת שבעינייך היא לא מקבלת מספיק - - - קצת יותר ממך, תהיה בטוח. לפחות יס-מנית אני לא, שלמה קרעי. זה ההבדל, ויחי ההבדל.

את לא יכולה לעבוד על חברי הכנסת בעיניים. אני נמצא בכל דיון שעות ארוכות ואף פעם לא ראיתי אותך שם.

אתה יכול להתקדם.

בועז וקושניר, אתם - - - אתה יכול לקרוא לו בשמו גם, הוא לא נציג של ליברמן.

הוא התאמץ, אבל הצליח.

אמרתי קושניר.

אתם מסרבים לאשר תוכניות כלכליות. מתי - - - איזה שטויות. אישרנו תוכניות כלכליות בהיקף עשרות - - - - - - מה אתה מבלבל את המוח? אני ואתה הצבענו ביחד - - - חבר הכנסת קושניר, חבר הכנסת קושניר - - - - - - ואני התנגדתי לתוכנית - - - חבר הכנסת קושניר, חבר הכנסת קושניר, אני מבקש ממך.

מבקשים מכם - - - חבר הכנסת

לוודא - - - חבר הכנסת קושניר - - - - - - ראש הממשלה - - - חבר הכנסת. אלכס, מספיק.

אתה דיברת? ביקשת שלא יפריע לך? עכשיו אל תפריע לו. - - - הוא פשוט רגיל לפזר - - - אל תפריע לו. הוא גם הפריע לי. אל תפריע לו. הוא רוצה לבדוק לנו כרטיס עבודה, שיבדוק. אתה רוצה להתווכח איתי עכשיו? הוא פורסם - - - אתה רוצה להתווכח איתי עכשיו?

לא להתווכח. אתה, אל תתווכח לא איתי ולא איתו.

שלמה רגיל - - - ע'דיר, תודה. כאילו הוא אומר שכל מה שכחול לבן אומרים: לא.

למרות כל התוכניות וכל הדברים שהממשלה הזו מאשרת ויודעת לשתף פעולה בנושאים חשובים וקריטיים במשבר, עדיין - - - כמו מה? עדיין אנחנו צריכים עכשיו תקציב מיידי, תקציב חד-שנתי - - בבקשה, תספקו תקציב מיידי. נו?

- - שיאושר באופן מהיר ומיידי, שנוכל לפתוח את שנת הלימודים - - נו? - - שנוכל לייצב את המשבר הזה. אבל תעשו את זה. קרעי, למה אתם לא עושים את זה? עוד כמה חודשים נדע מה קורה הלאה ונוכל לבנות תקציב.

שר האוצר הוא לא מהליכוד.

למה אתם לא עושים את זה? זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הצעת החוק שחבר הכנסת האוזר - - - שיעשו את זה. אני מבקש לא להפריע. אדוני היושב-ראש, אני רק מילה - - - כן, כן. הם לא מפסיקים להפריע. הצעת החוק של חבר הכנסת האוזר אנחנו לא מדברים כאן באמת על דחייה של שלושה חודשים. 100 ימים זה ארוך טווח. אנחנו מדברים על ניסיון להגיע להסכמה, ניסיון שבו נציגי כחול לבן,

בסופו של דבר יבינו בשבועיים הקרובים שאין ברירה, שתקציב דו-שנתי הוא הרי אסון למדינה, וצריך תקציב מיידי חד-שנתי כדי לסיים את המשבר - - תודה. אל תדאג. הם - - - תודה רבה. - - וכדי להמשיך לקיים את הממשלה הזו.

תגישו תקציב יומי. וזאת הסיבה שאנחנו לא רוצים - - - אנחנו רוצים לתת כלי שייתן לנו את היכולת להגיע להסכמה. נגיע למרץ - - - תודה רבה. להגיע להסכמה ולפתור את המשבר ולהעביר תקציב חד-שנתי.

נגד - - - חבר הכנסת טופורובסקי - - - קרעי, אתה בעד - - - חבר הכנסת טופורובסקי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

באמת לפי הטענות של חברי האופוזיציה פה שאומרים שזה זמן לא טוב, איך אנחנו עושים וזה חוסר אחריות. אז אני מבין שאתם הולכים להצביע ההצעה, נכון? לא, אנחנו הולכים להצביע נגד ההצעה. מספיק לכם שבועיים.

עוד 100 בלי לקבוע תקציב? תראו, אתם חייבים להפסיק. באמת אני מבין שזו אופוזיציה וזה מתסכל וזה קשה. לא קשה בכלל. מה זה קשור? להבדיל מכם, אין לנו שיקולים זרים. אנחנו באים ועובדים.

חברת הכנסת מריח, את לא יכולה להתערב לכל אחד שמדבר. מה זה קשור אופוזיציה?

תהיה סבלנית, תביני מה אני רוצה להגיד, בסדר? אני מאוד סבלנית.

אני שוב חוזר. אני מבין שבאופוזיציה זה מאוד מתסכל. אבל באמת אני ממליץ לכם להפסיק עם הסיסמאות שאין בהן כלום ושום דבר, כשיש עובדות בשטח - - כשאין תקציב. - - והציבור והאזרחים רואים את זה. בוא אני מזכיר - - אין תקציב.

חבר הכנסת קושניר, די. אין תקציב. תקשיב, אנחנו עובדים מסביב לשעון בשביל האזרחים. אנחנו ישבנו ימים ושעות רבות בוועדת הכספים על מנת לעזור לאותם אזרחים. אתה ראית את ע'דיר שם, אופיר?

הגענו להרבה הישגים, להמון הישגים. דמי אבטלה לשכירים עד יוני 2021 ואנחנו נותנים להם שקט כלכלי. דמי אבטלה לעצמאים עד יוני 2021. מענקים - - - עד איזה תאריך?

אתה רוצה תקציב לחגים, לא? אדוני היושב-ראש, הוא מפריע לי. כן, בבקשה. מענקים לגילאי - - - רגע. אבל הוא מהקואליציה. הוא מהקואליציה. הוא עדיין מפריע לי. וואי, וואי, וואי.

מענקים לגילאי 27 ומעלה עד יוני 2021. מענקים למשפחות, החזר הוצאות לעסקים שנקלעו לקשיים.

רגע, חבר הכנסת

אותם אנשים שהתקשרו אלינו כשהם היו במצוקה - - - רגע.

הקואליציה רבה גם פה עכשיו? מה קורה כאן, במקום הזה? אני לא מבין. החלטתם לעצמכם מה אתם עושים? חבר הכנסת כהנא, תודה. אתה כשתתעסק לדאוג לאזרחים במקום לימין - - - לך תגיד לבנט ושקד, שיגידו: נגמרה הקורונה. ולהתעסק רק בכלכלה.

אתם רוצים להגיע לוועדות אחרות, אמרו לי חלק מכם.

אז אם אתם רוצים להגיע לוועדות אחרות, אז תאפשרו את הדיון. חבר הכנסת כץ, אתה בעד רוטציה בסוף 2021?

אותם אנשים שהתקשרו אלינו - - - הינה,

אי-אפשר.

רוטציה. אבל זה דו-שנתי. חברים, די.

אלכס, די.

אתה בעד שבני גנץ יהיה ראש הממשלה בסוף 2021? חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה לקיים פה שימוע? תראה, הם אפילו לא עונים.

כן, בבקשה, אופיר למה? זה תלוי בו?

אני שואל אם הוא בעד. אני שואל אם זה תלוי בו. תודה רבה, פינדרוס. תודה רבה, טופורובסקי. כן, בבקשה, אופיר.

אז הוא אמור להיות בעד. הוא בקואליציה. כן, בבקשה, אופיר. הם אפילו לא אומרים שהם בעד שחבר מהמפלגה שלך יהיה ברוטציה.

אמרתי שאני בעד טרומית, בועז. לא.

חבר הכנסת טופורובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כן, בבקשה, אופיר. אותם אנשים באמת, אזרחים שנקלעו למצוקה והתקשרו אלינו לפני התוכניות, היום הם מתקשרים אלינו ומספרים לנו מה כן נכנס להם. יש עובדות בשטח. אנחנו עוזרים, עזרנו, ונמשיך לעזור לאזרחים.

אני מבין את אלה שמפיצים סיסמאות, שכף רגלם לא דרכה בוועדת הכספים ולא באו לשמוע ולא באו להציע הצעות. אבל חבר הכנסת קושניר, עליך אני באמת מתפלא. אתה ישבת איתנו וייאמר לזכותך שאתה לא זזת מוועדת הכספים - - נכון. - - כדי לעזור ולסייע, ואתה גם השפעת וסייעת עם כל הנושא של החיילים. איך אתה אומר: מחלקים כסף בלי בקרה? אתה ישבת בכל הוועדות, הצבעת בעד.

איך אתה אומר בלי בקרה?

אופיר - - - אתה היית חלק מאותו תהליך שאישר את התקציב הזה.

חבר הכנסת קושניר. אופיר, אבל ניסיתי להשפיע איפה שיכולתי.

חבר הכנסת קושניר - - אבל יש הרבה מאוד דברים - - - - - אתה גם מפנה לי את הגב. - - - אתה גם מפנה לי את הגב. לא העמדתם את - - - חבר הכנסת קושניר - - - חבר הכנסת קושניר, אתה גם מפנה לי את הגב וגם מדבר לא בתורך. אני מתנצל. אתה ישבת שם ולא זזת. בוועדת הכספים אני יושב שם, מול היושב-ראש. אז אני לא יכול להפנות גב לגפני. אני מתנצל. אבל אתה לא מתפרץ ככה לגפני. כן, בבקשה, אופיר. שלח אותי לשמור עליך פה. חבר הכנסת קושניר, אני אומר את זה באמת לטובתך. אתה ישבת ולא זזת, כי אכפת לך ורצית לשנות. אבל יחד עם זאת, כאחד שעשה את כל זה, לא יכול להגיד ששופכים כסף בלי בקרה. זה קצת מתנגש אחד עם השני.

תודה רבה. אופיר, אתה בעד בני גנץ כראש הממשלה? לא, חבר הכנסת טופורובסקי. משפט לסיום, כן, אופיר. - - - משפט לסיום, אנחנו לא רוצים בחירות. וההצעה של חבר הכנסת האוזר באמת נותנת את המרווח, את המסלול כדי כן להגיע לפתרון. ואני מקווה ומאמין שנגיע לפתרון ולא ניקח את מדינת ישראל לבחירות.

לא רוצים בחירות ובעד קיום הרוטציה בסוף 2021? תודה רבה, חבר הכנסת אופיר.

אתם לא רואים, חבר הכנסת כץ - - - לא, לא.

טופורובסקי, אתה היית ראשון הדוברים עם הבכורה. זכות הבכורה הייתה לך. ועכשיו, תשמע את אחרון הדוברים, רם שפע. תודה רבה, יושב-ראש הוועדה. יצאתי מדיון על היערכות מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים לחינוך המיוחד, שהוא דיון קריטי וחשוב. כי אני שומע שיש פה חוסר הבנה,

של המצב הקיים כרגע בישראל. ויסלחו לי חברי האופוזיציה, אני מבין שזה נורא נחמד שלפעמים בקואליציה יש אי הסכמה. אבל השורה התחתונה הפשוטה היא שאף אחד מכם כרגע, כל מי שלא מתכוון להצביע בעד החוק של הדחייה, יש פשוט משמעות אחת.

אני מעדיף את השיקולים הציניים של המפלגה שלי כדי ללכת לבחירות ולגרור אותה לבחירות בתקופה משברית הכי קשה שהייתה פה בעשורים האחרונים ולא להגיד את הדבר הנכון, שהוא בינתיים לאפשר לממשלה, גם אם יש לכם אליה טענות, להצליח להביא תקציב למדינת ישראל. זה דבר ראשון. זה כמו שאתה מכנס ועדת החינוך עד ה-31 באוגוסט.

חבריי בליכוד וגם במפלגות החרדיות,

בכנות אומר את זה, שאתם הצהרתם שאתם בטרומית בראשונה מצביעים בעד החוק.

אנחנו לא הצהרנו על כך. אנחנו ממש לא הצהרנו על כך.

ידידי פינדרוס, ש"ס והליכוד הצהירו שבטרומית ובראשונה - - - יהדות התורה לא. אני מקווה שזה אומר שביהדות התורה מבינים שצריך ללכת את הקריאות, כי זה הדבר האחראי לעשות.

לא אמרתי את זה בקריאה טרומית. אפילו בקריאה טרומית לא הצהרנו. אה, אתה אומר "אפילו".

פינדרוס, רגע, בוא. רגע, מה אתה אומר פינדורס? שאתה מעדיף ללכת לבחירות עכשיו? הם הצהירו שהם לא רוצים בחירות. זה מה שהם הצהירו.

מי שמצהיר שלא רוצה בחירות,

זה כל מפלגות הבית. כל מפלגות הבית מצהירות שהן לא רוצות בחירות. אז מי שמתסכל לציבור שלו בעיניים, שיגיד: שלום, ציבור יקר, אני לא רוצה בחירות. ולכן אני מבין שהדבר היחיד והאחראי לעשות הוא ללכת אחר החוק של ידידי צביקה האוזר ולגרום לזה שהתקציב יהיה, גם אם זה ייקח שבועיים או חודש. העיקר שלמדינת ישראל יהיה תקציב. ידיד אופיר כץ עושה עבודה, באמת אני אומר, נפלאה בוועדת הכספים.

כדי לדאוג לציבור בהרבה מאוד אלמנטים. אבל אתה בעצמך, בציטוט שלך לפני חמש דקות, הסברת שהכספים יגיעו ב-2021. שר החינוך אתמול, סליחה, בשיא חוצפתו מדבר על לאשר ואני מעריך מאוד את הדיון שהיה לנו אתמול מדבר על לאשר תקציב של 4.2 מיליארד. זה מה שעשינו אתמול בקריאה הראשונה. רק לא דואג להסביר לציבור ש-2.5 מיליארד מתוך הכסף הם לשנת 2021. אז בצד אחד מדברים כל הזמן על תקציב לשנת 2020, תקציב חגים, וביד השנייה מעבירים כל הזמן כסף לשנת 2021. המציאות פשוטה. כולם מבינים, כולם, כל מי שמסתכל בראי באמת מבין שצריך כסף ארוך טווח לשנת 2021, למערכת החינוך ולהבטיח את העתיד העצמאים ושל המובטלים לנו.

התקציב הוא עד 2021 - - - עד אוגוסט. - - - אם זה אמת חשוב לכם, כולכם, ואני עדיין מקווה, חבריי לקואליציה, שנעשה ביחד את הדבר הנכון ונדחה את הבחירות, שזה הדבר הכי קטסטרופלי שיכול להיות עכשיו לאזרחי ישראל. מדהים איך אתם מתקפלים כל פעם מחדש. רם, מדהים,

אה, מה את אומרת? את מצביעה בעד או נגד? מה מעניין אותך?

אה, "בוודא שאני מצביעה נגד". איך את מסבירה את זה לציבור?

הסברתי יופי כשלא היית פה, רם.

לא הסברת. לא הסברת שום דבר. כשלא היית כאן. האמת היא שלא הסברת.

אי-אפשר לדחות ב-100 יום אי קבלת תקציב. תביאו עכשיו חוק תקציב.

תודה רבה. - - - אה, עזוב אותך. מה שמעניין אותך, אתה גורר את ישראל לבחירות. אתם תמשיכו להתקפל פעם אחר פעם - - - חברים, חברים,

כן. תנו לרם שפע לסיים את דבריו. הוא לקראת סיום.

זו את שהתקפלת, ע'דיר.

בעד קיום הרוטציה - - - לפני שלושה חודשים.

בועז טופורובסקי - - - אתה לא מבין שהם רוצים בחירות? כל פעם אתם - - - כן. חבר הכנסת טופורובסקי, רם שפע בזכות דיבור. עכשיו אני אנמיך את הטון. אני מבין שאתה בא לפה וצועק הרבה ואז זה נשמע שאתה צודק. אני לא צועק. אבל המציאות היא שאם היה אכפת לך - - - המציאות היא שנכשלתם. בדיוק.

אם היה אכפת לך, לשלושתכם - - - אבל הם מסרבים לעכל את זה. ע'דיר, את יכולה להקשיב או רק לדבר? אני מקשיבה טוב. אני מאוד מקבל אותך.

אני אישה Multi-tasking. אני יכולה לדבר ולהקשיב.

אני מוכן להתחרות איתך בנושא הזה. לענייננו החשוב, אם זה היה לכם חשוב, אני אומר את זה בשיא הרצינות ומדם ליבי, אז לא הייתם עושים שיקולים אישיים של המפלגה שלכם, אלא שיקולים לאומיים, שאתם מדברים על הקטסטרופה שאנחנו נמצאים בה.

אז תצביעו בעד החוק הדחייה כדי שנוכל ביחד עם הליכוד,

באחריות לאומית, להגיע להסכמה. שיהיה לכם בהצלחה.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בקצרה. כי אמרתי שרם הוא אחרון הדוברים.

אתה לא נותן לי דקה, איתן?

אני חושב שיש דבר אחד שכולם, כל אחד ניסה להגיד את זה דרך אחרת. הדבר היחידי כרגע שדחוף הוא לשים תקציב על השולחן.

זה הדבר הכי דחוף והכי קריטי. ולכן אמרתי שהעמדה של הסיעה שלנו היא שהיא עוד לא החלטה בקשר לחוק הזה, כי רק דבר אחד לנגד עינינו: האם זה יגרום לשים לתקציב מיידי על שולחן הממשלה לפחות? לא ביקשנו עוד להעביר לשולחן הכנסת, תביאו לשולחן הממשלה. יואילו בטובם. חבר'ה, תרדו מהגגות. אם זה חד-שנתי או דו-שנתי,

זה לא מעניין לא את אזרחי ישראל,

גם אותי זה לא מעניין כרגע. שיחליטו

ואין פה נציגי ממשלה. תביאו תקציב.

ולא משנה אם הוא יהיה תלת-שנתי או ארבע-שנתי. פינדרוס, אבל אין זמן. המדינה צריכה יציבות. לכל אחת מהאופציות אין זמן. אתם לא רואים את התרגיל? - - - - - - ששש. חבר הכנסת טופורובסקי, חבר הכנסת טופורובסקי - - - אם בסופו של דבר- - - ראש הממשלה - - - אני לא יכול לקרוא לך לסדר את כל הדיון זה. זה בלתי אפשרי.

אם בסופו של דבר החוק בקריאה טרומית יסייע בשביל שהאישים הנכבדים יגיעו להסכמה ויגישו תקציב מיידי, אז אנחנו נהיה בפנים.

אני אומר לכם שאנחנו כיהדות התורה לא נהיה בתוך המשחק הזה. כי לדחות את הבחירות בשלושה חודשים זה לא הנושא כרגע.

הנושא היחידי כרגע שמעניין את אזרחי ישראל הוא כן אם יש תקציב, תוכניות עבודה במשרדי ממשלה. אנשים מובטלים, אנשים מסכנים. לא בחירות כמו שרוצה האופוזיציה, אלא תקציב מיידי.

אתם נתתם ערבות לקיום הסכם של הקואליציה. אתה אל תדאג להסכם הקואליציוני. תפסיק להפריע לכולם. אני אומר לך עכשיו, ברגע הזה, כשיש מיליון מובטלים, מעניין את הסבתא שלי מי יהיה ראש הממשלה. לא מעניין אותי. צריך ממשלה יציבה שתתנהל. תפסיקו את השטויות האלה. אה, הבנתי. אז עומדים בהבטחות - - - תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, בקצרה. לבקשתו של חברי מימיני, רם שפע - - - ביום שאני אהיה מימינך, אני אזכור שאני במקום לא טוב. אני מישיר מבט אל הציבור ואומר שאנחנו לא נשתתף במשחק המטורלל הזה - - נכון. - - של שני ראשי הממשלה הכושלים האלה, שמשחקים משחק ציני ועלוב על הגב של אזרחי מדינת ישראל.

מה זה אומר שלא תשתתף? תודה רבה.

אתה מתנגד? זה מה שאתה אומר? אין פה - - -. רם, הם מתבצרים - - - - - - לא, לא. חבר הכנסת טופורובסקי, אנחנו עוברים להצבעה. לראות איזה - - - אומנים - - - מנהיג - - - התייעצות סיעתית.

חבר הכנסת טופורובסקי - - - רגע, רגע. אדוני היושב-ראש, מילה אחת.

חברים, אני שמעתי פה את הדיון בשקט. אני רוצה להגיד דבר אחד. רק תזכור שיכולה להיות קורלציה בין אפריל 2019 - - - 2020. חבר הכנסת קרעי, לא

אלוף העולם זה משחקי חימום.

בהמשך למה שאמר ידידי ורעי חבר הכנסת פינדרוס, הנושא היחיד שמעניין היום את הציבור: האם הכנסת והאם וועדה הזאת עכשיו בהצבעה הזאת תעניש את הציבור? כי העונש הגדול ביותר שאפשר להעניש את הציבור הוא לצאת עכשיו לבחירות. אבל זה מה ששני ראשי ממשלה שלך עושים?

אני מבין שהאופוזיציה רוצה להעניש את הקואליציה, אבל היא לא צריכה להעניש את הציבור על הדרך. אני אומר לחבריי מהאופוזיציה, יש רוב מוחלט ימין, שמאל, חרדים, חילונים, ערבים, יהודים רוב מוחלט נגד יציאה לבחירות, בלי קשר,

לעמדתם אם צריך תקציב חד-שנתי או דו-שנתי. זה אזור שרוב הציבור בכלל לא מבין אותו. ואנחנו צריכים להבין שיציאה לבחירות, מעבר לנזק דרמטי ביכולת שלנו להיערך לחורף, להיאבק בקורונה, הוא תג מחיר: 5 מיליארד שקלים. אני מבקש מכל אחד מכם עכשיו, לפני שהוא מרים את היד, להסתכל למצלמות ולהגיד: אני מרים יד בשביל לרשום עכשיו צ'ק של 5 מיליארד שקלים, להביא את העם הזה לסיבוב נוסף - - אתם.

- - בשביל שיגיע לאותה תוצאה. ואתם תגיעו לאותה תוצאה. - - - ולכן, אדוני, תתעלו. אלה רגעים שאופוזיציה מתעלה על עצמה. אלה רגעים שאופוזיציה מתקשרת ומסתכלת בעיני הציבור ולא מצפה ממנו שהוא ישפיל את מבטו. ואני קורא לכם, חבריי באופוזיציה, לגלות בגרות - - - - - - - ברגעים קשים אלה ולתת פה עוד זמן לפתור את הבעיות הפוליטיות. זה על כתפיכם לא פחות. לא פחות. תפסיקו לטרלל את הבית הזה. תפסיקו לטרלל את הבית זה כל שני, שלישי ורביעי.

היו לכם 100 ימים להעביר תקציב. מה אתה רוצה עכשיו?

תישירו מבט לציבור. אל תוציאו את הכנסת הזאת לבחירות. תודה רבה, אדוני.

ראשי ממשלה - - - למה לא העברתם תקציב במשך 100 ימים? תודה רבה לחבר הכנסת האוזר.

חלק חברי האופוזיציה נמצאים ברשת, שלא הגיעו לכאן.

אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון? ירים את ידו. עשרה בעד.

מי נגד? ארבעה. מי נמנע? אין.

ההצעה להקדמת הדיון התקבלה.

רוויזיה גם כן התקבלה. סעף הבא בסדר-היום: בקשה להארכת התקופה לאישור תקנות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת

- - - לך תוביל את ההפגנות של אנרכיסטים, בועז. חבר הכנסת טופורובסקי, או שאתה יושב ושותק או שאתה בחוץ ומדבר. אם היית בוכה, אז זה לא היה. היועץ המשפטי של ועדת החוקה, גור בליי, בבקשה.

תקבלו החלטה. מה קרה לכם? תתביישו לכם. תתחילו להוביל, להנהיג.

טופורובסקי, אנחנו בסעיף הבא. אני רוצה להציג את הבקשה של יושב-ראש ועדת החוקה. הוא ביקש שאני בשמו אציג אותה פה. לפי החוק של הסמכויות המיוחדות של הקורונה, יש לוועדה שמקבלת לטיפולה את התקנות בעצם 14 ימים או 7 ימים, זה תלוי בתקנות, לדון ולהכריע אם היא מאשרת או לא מאשרת. ואם חולפת התקופה הזאת ואין הכרעה, זה עובר למליאת הכנסת. הועברו לוועדת החוקה תקנות בנושא הגבלת פעילות אשר חלק מהסעיפים בהן הם בגדר מה שיש, 7 ימים בלבד, והימים האלה פוקעים ביום ראשון.

בישיבה שעסקה בהיבטים אחרים של נושא הקורונה אתמול של ועדת החוקה,

בנכוחות גם של סגן שר הבריאות, אמר שיש לו השגות לגבי חלק מהסעיפים. וסגן שר הבריאות אמר שתהיה עוד ישיבה של קבינט הקורונה ושיכול להיות שיתקנו חלק מהדברים. ויושב-ראש ועדת החוקה אמר שהוא רוצה לדון ולהחליט אם לאשר או לא לאשר רק לאור ההכרעות המעודכנות של קבינט הקורונה. ככל הנראה דובר על זה שהן יתקבלו עד יום ראשון, ביום ראשון נגמרים ה-7 ימים, הוא ביקש את הארכה שאפשר לקבל לפי חוק הסמכויות של עוד שלושה ימים, שיהיה אפשר כבר לקבל את ההכרעה על בסיס כל המידע ועל בסיס אולי תיקונים שיהיו בתקנות. מכאן הבקשה להארכה של שלושה ימים ולדון. אפשר שאלה, ברשותך?

הזמן פג בסוף יום ראשון. זאת אומרת, התקנות התקבלו אתמול, נכון? הן הגיעו לכנסת ביום ראשון. זאת אומרת, בסוף יום ראשון זה.

קבינט הקורונה מתכנס ביום חמישי,

יהיו לו תיקונים בשבת. מה בעיה לעשות ישיבת ועדת החוקה ביום ראשון? הרי כל הרעיון הוא שוועדת החוקה תדון בזה כמה שיותר מהר. אני שואל אותך, יושב-ראש ועדת החוקה היה ראוי שיגיע לפה. למה להאריך מראש? שוב, ממה שנמסר לנו, אני לא יודע. יכול להיות שמתוכנן כינוס גם ביום חמישי. מה שנמסר לנו הוא שיש סיכוי שהחלטות יתקבלו רק ביום ראשון. אז אני לא יודע. זה מה שנסמר בדיון בוועדה בין יושב-ראש הוועדה לבין סגן שר הבריאות. ולכן הוא רצה את מקדם הביטחון הזה. בהנחה שוועדת הכנסת תאשר את זה, כמובן שהכוונה היא לדון ביום שני על הבוקר בעניין הזה. אבל ממה שנמסר לנו, החלטות אמורות להתקבל ביום ראשון, ולכן על בסיס זה רצו לדון בזה בוועדה ביום שני. עוד פעם, הרי הרעיון היה, אני אומנם הייתי נגד, אבל הרעיון אמר שיש זמן מאוד מאוד קצר שבו החלטת הממשלה שמשפיעה על המון אזרחים, יהיה דיון של הכנסת ושל ועדת החוקה. ועכשיו התקנות האלה בתוקף, נכון?

החל מהלילה, כן. ואולי עד יום ראשון ישנו אותן. ועד אז לא יהיה דיון. אני עוד פעם, אני קצת בא בטענות אליך, אבל זו בקשה של יושב-ראש הוועדה. מכיוון שהתקנות נכנסות היום לתוקף וכנראה שהיום,

אם הוא מכנס את הוועדה או לא, אבל יש לו שבוע לדון בהן. החוק מאפשר לו לבקש מאיתנו עוד שלושה ימים. והוא מבקש את שלושת הימים האלה. הרי זה נראה לי לטובת הציבור.

אבל זה כאילו בא ואומר - - - מה שהוא אומר שבטוח ביום שני הוא ידע מה מתכוונת הממשלה לעשות, לפה או לפה. ולכן הוא מבקש את הדבר הזה, אם אני מבין נכון, גור.

יש למישהו עוד התייחסות? טוב. אז נעבור להצבעה. מי בעד הארכת התקופה בשלושה ימים לאישור התקנות? ירים את ידו. שישה.

מי נגד?

מי נמנע?

הבקשה אושרה לשלושה ימים נוספים. סעיף אחרון בסדר-היום: הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון, מטעם סיעת הליכוד. יושב-ראש סיעת הליכוד ביקש להוסיף את חבר הכנסת עמית הלוי כממלא מקום קבוע של מי, אגב? מטעם סיעת הליכוד בוועדת החוץ והביטחון.

צריך להיות אדם. היה מקום לא תפוס.

מקום אחרון, כן?

אז מי בעד? ירים את ידו. פה-אחד. הצבעה אושר.

אפשר לשאול שאלה לפני שאתה סוגר את הדיון?

לגבי פטור מחובת הנחה לשכר חברי הכנסת, ההצעה - - - כן. אתה יכול לשאול אותי אחרי הדיון. הדיון הסתיים. תודה רבה לכולם.

כן, עוזי דיין. אני רק מבקש להזמין אתכם היום בשעה 13:00 להשקה של שדולת התנ"ך. עוד לא מאוחר להצטרף, למרות שיש המון חברים. יהיו הרב הראשי, כלת חידון התנ"ך העולמי, רות, ויושב-ראש הכנסת.

לא תתקלו שם בסוגיות, לא הבחירות ולא התקציב, אלא בשעה של נחת. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.